בוקר טוב לכולם, תודה לכל המתכנסים והמתכנסות לדיון. שלא כמנהגנו, בגלל ריבוי המשתתפים לא נזכיר את כל מי שנמצאים כאן, אבל תודה לכל מי שטרחו והגיעו. אנחנו ממשיכים את